התחבורה הציבורית אני אאפשר קודם למציעים, כנהוג, לומר את הדברים, ולאחר מכן אתן לך כמובן לומר את דבריך. נושא התחבורה הציבורית הפך להיות נושא מאוד מרכזי במערכות הציבוריות בכלל ובנושא הכלכלי בפרט. ראשון המציעים הוא חבר הכנסת אורי מקלב, אחריו ידברו חברי הכנסת משה אבוטבול, רם שפע ורויטל סויד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על קיום הדיון. הגם שמבחינה פורמלית יכולת שלא לקיים את הדיון בכל אופן בחרת לקיים אותו. האמת היא שמילות השבח בעניין הזה מגיעות לשר התחבורה. הוא פעם שלישית כאן ולכן גם הכסף של המשרד עבר. אני חושב שנשארה עוד העברה, אני אעביר אותה

בצלאל, אני אשתדל להעביר את כל הדברים. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אני סומך עליך. אני רק אומר שבדקתי במזכירות, אין חוסרים,

היא יצאה באוטובוס של 6:30 בבוקר והגיעה לפה ב-09:45. אם תגיד עכשיו שזה בגלל הפקקים התחבורה הציבורית אמורה להיות ציר נסיעה תחבורתי שנותן מענה לפקקים. אבל לא רק זה, כשיש פקקים הנסיעה באוטובוסים הרבה יותר קשה. נהג האוטובוס גם לא יכול לתמרן, לא יכול ללכת לפי הוויז, הוא חייב לנסוע במסלול שלו וגם אם יש בעיה הוא נשאר בו. אנשים נוסעים בעמידה, לפעמים 3:15 שעות. הבעיה היא הרבה יותר גדולה. מהעיר אלעד אני נותן את זה כדוגמה כי זה קרה הבוקר יש שלושה אוטובוסים, 150 איש יכולים לצאת מ-06:30 עד 07:45. שלושה אוטובוסים שיוצאים לירושלים. איפה סטודנטים? איפה תלמידים? איפה אנשים שעובדים?

כולם נמצאים בשלושת האוטובוסים האלה והם צריכים לרוץ מתחנה לתחנה. זו בעצם תמונה שמאפיינת

יש חוסר גדול מאוד בשנים האחרונות בתחום התחבורה הציבורית. מ-2017 לא היו כמעט תוספות שירות משמעותיות. זו הנקודה המרכזית, שאני רואה בכל אופן,

תוספות שירות, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, מ-2017 כמעט ולא היו. אני לא מדבר על חריגים. בערים כמו חריש ערים חדשות, שכונות ענק שנבנו ואוכלסו אחיסמך ונוף הגליל, יש גידול באוכלוסייה וגידול במשתמשים. דבר שני, ככל שיש עומסים בכביש אנחנו מכוונים לתחבורה הציבורית, אך הדבר הזה לא יכול לעבוד ללא תוספות. התוספות הן מרכזיות. אני רוצה לשתף אותך בתובנה שגם במשרד התחבורה בסופו של דבר הסכימו אותי לגביה. לפני שנתיים-שלוש הוזילו את התחבורה הציבורית.

הייתה הוזלה דרסטית של נסיעות מחוץ לעיר, הוזלה משמעותית של נסיעה מתל אביב לצפת וכדו'. אבל מה זה גרר חוץ מזה? תוספת עצומה של משתמשים. כשאתה מוזיל את התחבורה אתה בעצם מגביר את המשתמשים. אם יחד עם ההוזלה לא תגברת גם אוטובוסים לא עשית שום דבר ואתה בעצם גורם לפגיעה גם באלה שנסעו קודם. בסופו של דבר אני חושב שהשר באמת נוקט בעמדה הזו כשאתה בא לפתור בעיה אתה צריך להסתכל על הבעיה הכללית, אתה לא מסתכל על הנוסע הבודד. הנוסע הבודד הוא לא אחד, זה כל המשתמשים. כאן צריך לבוא שינוי בתפיסה של משרד התחבורה בעיניי ואני אתן לך דוגמה. כשאתה מדבר על עומסים באוטובוסים ניקח למשל את ירושלים כי זה הכי קרוב אתה אומר: האוטובוסים הם בכל הכבישים המרכזיים,

ואעמיד רכבת שתיקח את הנוסעים מכאן לכאן. אבל זה לא נגמר ברכבת. מה עם אלה שצריכים להגיע לרכבת וצריכים להגיע מהרכבת למקום עבודתם? במבחן התוצאה, ברוב המקרים אדם שנסע 50 דקות צריך היום לנסוע 1:20 בגלל שהתפיסה בתחבורה היא: אני אפתור את הבעיה,

אני אעשה שאטלים. השאטלים האלה צריכים הרבה השקעות. אתה לא יכול לומר: שמתי שאטל וזהו. השאטל צריך לתת מענה לא פחות טוב ממערכת הסעה המונית אחרת. אחרת אתה מגדיל את הפער בין מערכת טובה לגרועה ולא הועלת הרבה, רק לאנשים מסוימים. אני אסיים בנתון אחרון, עבודה שאני חושב שבנק ישראל עשה וארגונים נוספים הביאו אותה לא פעם. מתוך כל ההשקעות שיש למשרד התחבורה רוב הכסף הולך על כבישים, על תחבורה, על רכבת. האוטובוסים ומערכות ההסעה ההמוניות שהן לא רכבות גדולות וכבדות הם 10% מכול הסכומים האדירים שאנחנו מדברים עליהם. אני חושב שצריך לשנות את התמהיל הזה. גם אם זה לא כך והתמהיל אינו מדויק - - - מי אמר לך שהוא לא מדויק? זה שהוא עשה עם הראש לא נרשם בפרוטוקול. אורי מקלב (יו"ר ועדת

אנחנו מדברים על תוספת שירות והמרת קווים. בדיקה אמיתית איפה יש לך צורך ומה סדרי העדיפויות בתוך הקווים עצמם. אלה דברים שיכולים לתת מענה מיידי עד שמגיעים לשינויים הגדולים. תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע, בבקשה. צהרים טובים. תודה רבה שאתה נוכח אתנו שוב פה. אני אתחיל באנקדוטה.

זה היום ה-19 שאני נוסע בתחבורה ציבורית ובקארפולים והרכב שלי - - - נכון,

רצית לנסוע אתי אבל בהבטחה הזו שלך לא עמדת.

אתה צודק.

השר סמוטריץ' אמנם לקח אותי טרמפ קצר אך גם עדיין לא הצטרף אלי לנסיעה בתחבורה הציבורית. אתה עד היום נוסע באוטובוס? עד היום. סליחה, רם, אני הצעתי, אתה לא הזמנת אותי. זאת לא האנקדוטה. מה שרציתי להגיד הוא שביום חמישי בערב קיבלתי הודעה מאחד מעובדי אגף הרכב שהוא מוטרד מכך שהרכב שלי בכנסת, האם הכול בסדר ומה קרה לי. סיפור אמיתי. נאלצתי לספר לו מה קורה, זה הפתיע אותו והיה משעשע. אז כל הכבוד לכנסת שדואגת לרכבים ולנו. חבר הכנסת מקלב כבר דיבר על זה וגם אמרתי לך את זה, השר סמוטריץ', ניכר שאתה באמת משקיע ועושה עבודה מאוד מאומצת כדי לשפר את מצב התחבורה הציבורית בישראל,

נכנסת למשרד עם פערים אדירים בכמעט כל פרמטר. אני מרגיש את זה על בשרי וכולנו יודעים את זה היטב. כמעט בכל תחום שאני מנסה להבין מה הוליד את הבעיות שלו, אני פשוט מבין שזו הזנחה של המון שנים בכל מה שקשור לתחבורה הציבורית. הייתה השקעה של שר התחבורה אבל בעיקר בהיבטים אחרים וזה יצר לנו באמת פערים אדירים ראינו פה את הנתונים של הממ"מ הפערים האדירים בכך שכל שנה אנחנו מוסיפים עוד 300,000 כלי רכב, כמות אדירה ביחס לתשתית הכבישים שאנחנו מייצרים. אני רוצה להגיד שזה שיש עלייה בנתונים בהשקעה בתחבורה הציבורית זה בסדר, אבל אין שום סיכוי שנצליח להדביק את הפער.

בעיניי הסיפור העיקרי הוא המהפכה של שינוי סדרי העדיפויות בתקצוב, והיא צריכה להיות אדירה, אחרת אנחנו כל הזמן נהיה בפיגור. גם אם ב-2020 בתקווה נצליח פה לבנות תקציב, אנחנו צריכים באמת לייצר מהפכה ולא להמשיך את העלייה של הגרף כפי שהיא כיום. יש המון סוגיות, אני לא אדבר עכשיו על כל הסוגיות, נמצא פלטפורמה אחרת לעשות את זה. אני כן רוצה להגיד שבסוף התקציב שדיברנו עליו פה, שאמור להגיע גפני, אני סומך עליך שהתקציב הזה יעבור כי עוד לא השלמנו את זה, הפעימה הזו עוד צריכה להגיע לפה וזה מאוד חשוב אנחנו גם צריכים לזכור שאם אנחנו לא נטפל בזה אז בינואר אותם נהגים שדאגנו להם פה בפעם הקודמת, מהחברות הפרטיות, לא יקבלו את השכר.

אנחנו נצטרך לדאוג לזה מהר מאוד עוד פעם, כמו להרבה סוגיות אחרות. זהו. יש אינסוף דברים, הפעם אקצר. תודה רבה. אני משבח אותך על היוזמה של נסיעה באוטובוס. זה לא פותר את הבעיה אבל זה מציף אותה באופן דרמטי ואני משבח אותך על העניין הזה. ואנחנו עוד ניסע ביחד. חברת הכנסת רויטל סויד ואחריה חבר הכנסת משה אבוטבול. צהריים טובים לכולם. תודה רבה לך, חבר הכנסת גפני, שלמעשה היום מי שמחזיק את כל פעילות הכנסת זה אתה פה בוועדה. לא רק הכנסת, פעילות המדינה בכלל. זו בדיחה.

פה במדינה זה פשוט לא להאמין.

אנחנו מסכימים אתך לחלוטין. אנחנו התכנסנו פה לאור הצעה לסדר שהנחנו. השר סמוטריץ', מאז שנכנסת למשרד אנחנו רואים שנכנסת כמו בולדוזר כדי לבוא לשנות ולתקן. ההצעה לסדר הייתה אותו קיצוץ בכספים שהיו אמורים לעבור לאותן חברות פרטיות, כשהמשמעות של זה הייתה השלכה ישירה על ציבור הנוסעים, על הפקקים,

זיהום האוויר, על תאונות הדרכים, על הכול. לפני הדיון ובסמוך עבר חלק מהסכום, אבל אנחנו יודעים, דבר ראשון, שאנחנו מדברים פה על פלסטר, כי תוך חודש, אם אני לא טועה, אנחנו נימצא בדיוק באותה בעיה, ואנחנו גם יודעים שיש בעיה עקרונית עם כל נושא התחבורה הציבורית. הבעיה העקרונית היא שהיום במדינת ישראל אי אפשר להתנייד בצורה נוחה וסבירה ממקום למקום. כל מי שהיה באירופה יודע כמה קל לגמוע מרחקים ברכבת. נסיעות שלוקחות שעות ברכב לוקחות מחצית מהזמן ברכבת. אני גרה ברעננה ומרעננה לתל אביב אין רכבת ישירה. צריך לעשות סיבוב של מעל 40 דקות, כשרכבת מרעננה לתל אביב, אותה רכבת שעוברת, אמורה לקחת 10 דקות נסיעה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': בפברואר זה נפתר.

אם יהיו לך את ההעברות. בפברואר?

אנחנו גם מציינים השבוע את שבוע הבטיחות בדרכים, יש גם כנס שאתה מארגן מחר. בסוף הכול קשור לכול. תחבורה ציבורית מצמצמת תאונות, מאפשרת איכות חיים. לכן, בנוסף לנושא של ההצעה לסדר, בואו נראה איזה דברים אתה כשר יכול לבוא ולומר לנו: אני לוקח על עצמי לשנה הבאה, לחודשים הקרובים, לחצי שנה הבאה, לעמוד ביעדים האלה והאלה, חוץ מהעברת הכספים והכשרת הנהגים, כי צריך עוד נהגים כדי שתהיה תחבורה ציבורית. חוץ מהדבר הזה, הפלסטר, איך אתה מתכונן להתמודד עם הנושא הזה? תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. קודם כל, ללא ספק הנושא הזה קרוב ללבנו, גם מהסיבה שרוב האנשים שאנחנו מנסים לעזור להם מאוד משתמשים בתחבורה הציבורית. דיברנו כמה זה עוזר אבל גם לפני מספר שבועות דיברנו כאן, בוועדת הכספים וגם במליאה, על בעיות חוזרות ונשנות של תושבים, גם מרמת בית שמש ג'2, גם מרמת אברהם,

עצומה של מאות אנשים שפנו אלי ומבקשים עזרה. אני מבין שמדובר בתהליכים ותהליכים צריכים זמן, אבל עד לבית המרזח צריך עוד איזה כוס י"ש, צריך לתת תשובה ברורה לתושבים הדואגים, ליידע אותם. אותם תושבים באו לגור, בהר יונה לדוגמה, בסך הכול רוצים קו לירושלים. הם באו משם, מירושלים. ההנגשה לעיר שאליה הם צריכים להגיע זה הדבר המינימלי. רמת בית שמש ג', שכונה חדשה, אני מבין שייקח זמן עד שיהיו תשתיות, מבינים את הצורך, אבל לפעמים יש את הדברים הראשוניים האלה ותשובה לתושבים יכולה מאוד-מאוד לחזק את זה. אני אומר גם מילים טובות. ברוך-השם, בהמשך השנים שכיהנתי כראש עיר בבית שמש, 10 שנים, אני חייב לציין את סגני לשעבר, שנמצא פה, שמוליק, שעשה עבודה נהדרת, רישת את בית שמש ל-50 מקומות, דברים שלא היו. יש גם דברים טובים. אני יותר דואג למקומות החדשים. בנושא הזה חייבים קודם כל לתת תשובה. השר בצלאל היקר, התשובה לפעמים נותנת רגיעה. אני מבקש תשובה לאותם תושבים, אפילו להוציא אותה לתקשורת, משהו שיידעו עליו. דבר שני הוא כמובן לתת פתרונות ראשוניים לאותם תושבים.

אדוני השר, בתקופה שהוא היה ראש עיר נסללו שני כבישים ששינו את המפה בבית שמש הכביש שמגיע משער הגיא לבית שמש וכביש 10. זה ראוי לשבח. אדוני השר, לפני שאתן את זכות הדיבור לחברים אחרים אתה יכול להציג כמה משפטי פתיחה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': תודה רבה. אדוני יושב-הראש, קודם כל, בעיניי זה מדהים שיושבת כאן בדיון כמות כזו של חברי כנסת, דיון שהוא לא פוליטי, אין פה תקשורת ואין פה דיווידנדים. אין פה תקשורת? נדאג לעשות מזה תקשורת. אל תדאג, אנחנו לא כאלה אומללים.

בעיניי זה דבר מדהים ומחזק.

ואני מרגיש את זה היום אבל זו לא חוכמה כי זה המגרש שלנו שמשבר התחבורה היום הוא אחד הנושאים הכי בוערים, אולי הבוער ביותר, במדינת ישראל. אנחנו קצת אוכלים היום פירות באושים של תקופה ארוכה שבה שמו במוקד את משבר הדיור ובנו עשרות-אלפי יחידות דיור כשאף אחד לא שאל את עצמו איך אנשים בסוף יקומו בבוקר וייסעו לעבודה. אני מתמודד היום עם כבישים שבבת אחת קורסים. כביש 5 בסך הכול נסע אבל אכלסו השנה בראש העין "איקס" אלפי יחידות דיור והכביש עומד. אכלסו כמה יחידות דיור במודיעין עילית, בחשמונאים ובנילי וכביש 466 עומד. צריך להבין שזה קורה בשנייה. ממצב שהוא נוסע הוא בבת אחת עומד ואתה צריך להתחיל לאלתר עכשיו פתרונות בקצב. אתם יודעים שפרויקטים של תשתית לוקחים זמן. אבל, אני יוצא מאוד אופטימי מעצם העובדה שכל כך הרבה חברי כנסת, מקצה לקצה, נמצאים, וזה גורם לי להבין שיכול להיות כאן שיתוף פעולה מדהים בשנים הקרובות, ולא משנה אם אני אזכה להישאר על הכיסא הזה או יבוא מישהו אחר. מי שזה לא יהיה, הוא יהיה חייב את שיתוף הפעולה עם הכנסת, על כל אגפיה, וברוב הסוגיות.

יהיו ויכוחים על תחבורה ציבורית בשבת, אבל ברוב הסוגיות אפשר וצריך לשלב ידיים. על זה אני קודם כל אומר תודה. בעיניי זה מדהים. לא חשבתי, אדוני היושב-ראש,

ויהיה פה הרכב כל כך גדול של חברי כנסת. אותי זה מאוד מעודד. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, התודה והתשבחות הן באמת לא לי. צריך להגיד את האמת. הן קודם כל לאנשים הנהדרים שבמשרד. יושב פה ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, הוא נכנס לתפקידו לפני פחות משנה, אני לא רוצה להגיד מקצת שבחו בפניו אבל אני אומר לכם, יש אנשי מקצוע יוצאים מן הכלל, רעבים, שעובדים קשה, וגם כשאנחנו עוזרים לאנשים פרטניים זה הוא. אני בסך הכול עושה "העבר" לפנייה והוא זה שב-01:30 בלילה עוד עונה ומטפל. זה נכון גם בתחומי התשתיות ובתחומי הרישוי. איפה שלא נזרוק אבן במשרד יש באמת המון-המון מה לעשות והתודות הן לאנשי המשרד. חשוב לי גם לומר נקודה על השר הקודם, על ישראל. תראו, גם דברים שתכף אני אפרוס כאן, ככל שהזמן יאפשר, אלה תהליכים שהתחילו בתקופתו. זה בסדר, יש לי תפיסות קצת אחרות ואני עושה דברים קצת אחרת, ועדיין אני חושב שגם ישראל ראוי לקרדיט מאוד משמעותי על עיסוק מאוד גדול בתחום הזה. זה נכון שבשנים האחרונות המודעות הכללית במשרד האוצר, אצל ראש הממשלה, פה בבית הזה, להבנת החשיבות של התחבורה, עולה והדרישה עולה, אז ממילא גם התקציבים ויכולות הביצוע עולים. כשנכנסתי למשרד אמרו לי: אתה לא נורמלי, זה משרד נורא ואיום כי זה משרד ששלושת-רבעי מאזרחי ישראל ב-16:00 אחר הצהריים יוצאים מהעבודה, נכנסים לאוטו ומקללים אותך. אני לא מכיר פתרון של כאן ועכשיו לכול. רוב התהליכים הם באמת תהליכים שלוקחים זמן. לקח המון-המון זמן להבין אותם, וזו השגיאה הגדולה. ושוב, אני לא חושב שאפשר למקד את זה באדם אחד. כל הדוחות שעוסקים בזה, בין אם זה מבקר המדינה, בין אם זה הממ"מ, מדברים על עשרות רבות של שנים. דיברת על אירופה,

באירופה קודם יצרו רכבת ואחר כך בנו בתים. כל התהליך היה הפוך לחלוטין. פה באמת לא הסתכלנו מספיק על נושא התחבורה ורוב הפתרונות הם פתרונות שצריך לעשותם. עוד רגע אני אתן רק דוגמה קטנה ואפתח את זה לחברי הכנסת. חלק מהדברים הם בצעדים דרסטיים, כמו שעשינו במיזם הזה של הנר"תים ואגב, היית שם בימיים האחרונים, זה באמת שמיים וארץ. מה שעשינו שם בסוף השבוע יצר שינוי מאוד משמעותי וגם על זה צריך להודות. אנשים עשו שם לילות, פשוטו כמשמעו, בלהבין, בללמוד, בלהגיע להסכמות עם המשטרה ועם המהנדסים. כל שינוי כזה הוא חתיכת אופרציה. יש דברים שאפשר לעשות באופן מיידי כדי לקדם, יש דברים שבאופן טבעי לוקחים יותר זמן. מה שחשוב הוא לראות שזה קורה, קורה מהר,

מתוקצב ולא נתקע. פה אני אומר גם תודה ליושב-ראש. עכשיו צריך לפתור כל מיני פלונטרים ושסתומים אבל זה משהו שיהיה חייב להימשך. אורי, אתה דיברת על סוגיית הקישוריות, שהיא ללא כל ספק האתגר הכי מרכזי בתחבורה ציבורית, לדעת לשלב נכון. אמרת: יש רכבת, צריך גם להגיע אליה. אז יש מה שנקרא מענה כולל מדלת לדלת, קילומטר ראשון-קילומטר אחרון, שמורכב בסוף ממגוון של כלים. זה יכול להיות הליכה ברגל, נסיעה באופניים, אוטובוס, שאטל או רכב פרטי עד הרכבת וממנה, ולסנכרן ביניהם.

צריך להבין שפה צבת בצבת עשויה, כיוון שאם לאוטובוס אין נתיב תחבורה ציבורית שהוא נוסע בו חופשי אז באופן טבעי הוא נתקע בפקק והוא מאחר; ואם הוא מאחר אז הוא לא אמין; ואם הוא לא אמין אתה לא יכול לפנות אליו, אתה לא תשתמש בו; אתה לא תשתמש בו אתה תיקח את הרכב, אתה תיקח את הרכב אתה תעצים את הפקק. אנחנו עובדים עכשיו על סל מאוד רחב של כלים, חלקם מעולם המיסוי,

יש פה שינוי שלם שצריך לעשות, אפילו במבנה השכר בשירות הציבורי. היום אם אתה עובד עיריית תל אביב ואתה רוצה לקבל תוספת במשכורת גם אם אתה גר 100 מטר מהעירייה אתה תחזיק רכב כי אין לך דרך אחרת לקבל סוג של השלמת הכנסה. זה רלוונטי לעולם התכנון, לעולם המיסוי, למבנה השכר, לאיזה פרויקטים אנחנו מעדיפים היום ביצירת התחבורה. הסובסידיות לתחבורה ציבורית טיפסו בשלוש השנים האחרונות מ-7 מיליארד ל-9.3, ובצפי שלנו 9.7 כבר בשנת 2020. אתמול היה לנו דיון מאוד רחב עם החשכ"ל איך מנהלים אירוע כזה בעולם בלי תקציב. אני שמח שגם בחשכ"ל יש הבנה שהתחבורה זה אירוע שנותנים לו עדיפות מאוד משמעותית.

אדוני היושב-הראש, שמה-1 בינואר החשכ"ל הופך להיות ועדת הכספים, אגף התקציבים והוא מנהל את כולנו. מבינים את האירוע הזה אבל זה אירוע מורכב. אבל הסובסידיה עלתה, לא נכון להגיע שלא מעלים. מחר הוא פה, בוועדה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אתמול היה לנו דיון מאוד גדול,

דיברנו על תוספות שירות. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': א', צריך להבין שהסובסידיה עלתה מ-7 מיליארד ל-9 ו-9.5, אז עלינו באחוזים מאוד-מאוד גבוהים בתוספות שירות. אנחנו גם מחכים עכשיו לחבילה של 180 מיליון שקלים תוספות שירות. קיבלנו התחייבות מהאוצר, יצאנו כבר לעבודה, זה נתקע תקציבית, אני מאוד מקווה שנצליח לפתור את זה,

זה בסוף תלוי גם בתקציב. שיועברו למה? השאלה אם זה לדברים חדשים או לחזק את הקיים? שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': ודאי. 180 מיליון זה תוספות שירות. אני אומר משפט אחרון שאני רוצה להגיד לכם אותו בהקשר של תודה על העבר ובקשה לעתיד. יש דברים שידרשו צעדים דרמטיים ולצעדים דרמטיים יש מחירים מהיום הראשון,

וצריך את הזמן כדי לראות שהם עובדים. הדוגמה היא המיזם הזה שעשינו ואני חושב שהגיבוי שקיבלתי פה מאוד עזר לי גם לצלוח ביקורות. גם ללמוד,

לשפר אנחנו לא מושלמים אבל הוא עובד נהדר, הנתיב המיוחד בכביש החוף ואיילון. אני אתן דוגמה. אתמול קיבלתי החלטה דרמטית היא עוד לא פורסמה בדיון מאוד רחב שהיה אצלנו. פרויקט החשמול של הרכבת תקוע, נמשך הרבה מאוד שנים, עולה המון כסף, מאוד מקשה. הרכבת יצאה לרכש של קטרים וקרונועים, ממונעים על חשמל, אנחנו הולכים לקבל את הכלים אך אי אפשר לעבוד אתם, והם אמורים להקל מאוד על העומס ברכבת. קיבלתי אתמול החלטה שאנחנו הולכים לסגור לשישה שבועות, מתחילת חודש דצמבר, אחת מתוך שלוש מסילות באיילון ולגמור תוך שישה שבועות את הפרויקט. זה משמעותי, אבל תבינו שאם אנחנו עובדים רק בלילות זה יימשך שנה וחצי. מקבלים את המסילה מ-22:00 אגב, עוד נגזרת היא שהרכבת מפסיקה לעבוד מוקדם ולא נותנת שירות בלילה כי צריך לעבוד מ-22:00 עד 06:00 אבל לא עובדים מ-22:00 עד 06:00 כי לוקח שלוש שעות עד שנכנסים פנימה, תדריך בטיחות, עד שהכלים זזים למקום,

עובדים שלוש שעות בלילה. אמרתי: חבר'ה, לא עובדים ככה. זה צעד משמעותי. אנחנו נערכים. יהיו רכבות שיבוטלו ואנחנו מגבים את זה בשורה שלמה של היסעים, תגבור תחבורה ציבורית ומידע לציבור. אני אומר לכם שתהיה התקוממות כי במשך שישה שבועות יהיה פחות נוח, אבל אחרי שישה שבועות זה יגמר ולא נמשוך את זה עכשיו שנה וחצי.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': תאמין לי שגם אם יעבדו על זה 24/6 זה הרבה יותר מהר מלעבוד על זה שלוש שעות ביום במשך

אנחנו נעשה את זה כך גם בהמשך. זה צעדים דרמטיים ששר שהוא לחוץ פוליטית כל אחד והדינמיקה שלו קצת מפחד מהם. אני אומר לכם שלי יש את האומץ לקבל את ההחלטות - - - למה, צריך לעבוד גם בשבת?

אם אפשר שלא אז לא. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אם אפשר לא אז לא. חבר'ה, חבל על הזמן. אני אומר לכם שלי יש את האומץ זה לא לי, זה הגיבוי הגדול שאני מקבל בעניין הזה מהרכבת, מהמנכ"לית ומאנשי המקצוע אצלנו ואני אצטרך ואבקש את הגיבוי שלכם. אין דרך אחרת. אנחנו רוצים לחלץ אותנו מהפקק כי יהיו מהלכים דרסטיים שצריך לעשות מהר כדי שדברים פשוט יקרו יותר טוב,

קבלן שעכשיו לוקח עבודה לשנה וחצי בלילות ועושה אותה בחודשיים ברצף לוקח פחות מחצי מחיר. באותו כסף אנחנו יכולים לבצע הרבה יותר פרויקטים. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר ואחריו חבר הכנסת איתן גינזברג. אדוני היושב-ראש, תודה לך על קיום הדיון, לחברים שהעלו את הנושאים וכמובן לשר על השתתפותו. אני חושב שהשר צריך להגיד כל יום ברכת הגומל שהוא לא נכנס למשרד המשפטים ודווקא הגיע למשרד התחבורה. אתה פורח שם. אתה עובד שם. אנחנו גם מעדיפים שאת המרץ שלו הוא ישקיע במשרד התחבורה ולא במשרד המשפטים, ואת זה אני אומרת כאזרחית.

בכל מקרה רואים שיש לו סיפוק ובאמת, כמו שציין ידידי הרב מקלב, רואים ומרגישים את המעורבות ואת הדברים. אני לא רוצה לחזור על הדברים שנאמרו, אני רק אומר עצה והסתכלות אחרת. זה נכון שיש פערים בתחבורה ציבורית אבל יש פערים שהם לא תמיד שווים בכל המקומות. יש לפעמים מקומות שבהם בשעות העומס אי אפשר לזוז עם האוטובוסים ויש מקומות שאוטובוסים חצי ריקים או רבע ריקים עוברים. אין קורלציה וזה בגלל המבנה הבלתי גמיש של האשכולות ושל החלוקה. אין לכם את האפשרות אני אומר את זה לאמיר להיות גמישים תוך כדי תנועה כי פה זו חברה אחת, פה זו חברה שנייה ואם אתה רואה שפה יש קצת עודפים הוא לא יעביר אותם לשם. חייבים לעשות מחלקה אחת או אגף אחד שהוא בילטרלי, של כמה חברות, שבו אתם יכולים גם תוך כדי תנועה, גם בפיקים של חגים,

דברים נוראים מהסוג הזה - - - שר התחבורה

אם כך אני אסיים כאן. אני רק אומר שצריכה להיות גמישות גם מבחינת לוחות זמנים,

גמישות תקציבית, תקציב מסוים של בלת"ם שמשחקים אתו תוך כדי תנועה ולפתור את הבעיות האלה במקביל לפתרונות ארוכי טווח. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן גינזבורג ואחריו חברת הכנסת אורית פרקש. תודה רבה,

ותודה רבה,

שאתה משקיע ימים בוועדה הזאת ובאמת ניכר שהנושא הזה של תחבורה ציבורית הוא נושא חשוב לך. אין ספק שתחבורה ציבורית צריכה להיות יעילה,

זמינה ואמינה כמו שאמרת. גם כשהייתי בעיריית רעננה זה אחד הדברים שעסקתי בהם והיו באחריותי. ניסינו לדחוף כמה שיותר את הנושא של נתיב מהיר ואת החיבורים לתחנות הרכבת. בלי שינוי בסדר העדיפות הלאומי - - - שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': לעשות באחוזה או לא?

ובוויצמן. זה העתיד. תחבורה ציבורית זה העתיד ואין דרך אחרת. לא נוכל להתמודד עם הפערים האלה שבין תחבורה פרטית לתחבורה ציבורית. הפער של עשרות שנים הוא אתגר גדול לעמוד בו ואני מברך אתכם גם על ההחלטה הקשה אני אומר את זה כמי שהיה צריך לקבל החלטות לצמצם ולגמור את סיפור החשמול בתקופה כל כך קצרה. זו החלטה אמיצה ואני חושב שצריך לגבות אותך על הדבר הזה. קראנו היום על המטרו שמתוכנן בגוש דן ואנחנו רואים את הפרויקטים שנעשים. אפילו ערוץ 2 התחילו עכשיו פרויקט גדול עם עמליה דואק במסגרת "לא זזים". אני מברך אותך על כל הדברים האלה. אני רוצה להעלות נושא ספציפי שמשרת אזור של 17,000 נוסעים, של קו השרון וקו החוף. קו השרון נפתח לפני שנתיים והתחיל לשרת את כל תושבי השרון. מסיעים אותם מאזור כפר סבא ורעננה לתל אביב ב-47 דקות דרך פתח תקווה, ראש העין ובני ברק. נכון שבתחילת 2020 אמור להיפתח הקו ולחבר אותו לקו החוף, רק שעכשיו התוודענו לכך שצריכים להחליף רכבת בהרצליה, מה שלא דובר בעבר, מה שיהפוך שוב את הנסיעה לארוכה יותר ממה שהיא יכולה להיות למעלה מחצי שעה במקום 18 דקות, כפי שתוכנן במקור. אנחנו מפספסים פה את המהות של הדבר הזה שנקרא תחבורה ציבורית. אני רוצה לשאול אותך ביחס להמלצה של הרכבת לעצור את רכבת השרון בהרצליה: האם משרד התחבורה בחן לעומק את האפשרות ואת המשמעות של ביטול הגישה הישירה לתל אביב? מה זה רכבת השרון? היום נוסעים מרעננה לתל אביב דרך פתח תקווה, ראש העין, בני ברק, רמת גן, במקום לנסוע לרעננה להרצליה ולתל אביב. איתן, אתה לא צריך לשכנע בזה, אפילו אני כבר הבנתי שזו בעיה. לכן רציתי תשובה ממשרד התחבורה אם הוא יוכל לבדוק את הדבר הזה, כי זה באמת משרת קבוצה גדולה שתוכל למנוע כניסה של הרבה מאוד רכבים למטרופולין תל אביב בשעת העומס.

רק אם אפשר להוסיף על השאלה הזאת: השר סמוטריץ', האם בפברואר אנחנו נהיה עם רכבת ישירה? האם נחזור לתוכנית המקורית של רכבת ישירה מרעננה לתל אביב? חברת הכנסת אורית פרקש, אחריה חבר הכנסת אוסמה סעדי. אדוני השר,

תודה רבה על הנוכחות התדירה שלך בוועדה כי הנושא הזה הוא מאוד חשוב, בטח בוועדת כספים. התחלת לגעת בנושא הכסף ואני רוצה לחדד ולהעצים את הנקודה של העיכוב בפרויקטים כי חשתי אותו בצורה מאוד-מאוד בולטת בכיס של הציבור, בכספים שהעברנו בוועדת הכספים בשנה האחרונה. כשאנחנו מסתכלים על העיכובים בביצוע של פרויקטים של התחבורה, להערכתי מדברים שעברו כאן בוועדה מגיעים כבר למעל ל-11 מיליארד שקלים. הפרויקט של הרכבת מירושלים לתל אביב מתעכב כמעט עשור. הדבר הזה הכפיל את עלות הפרויקט מ-3 ל-6.5 מיליארד שקל למדינת ישראל, לכל אחד ואחד מאתנו. הנה פער של 3.5 מיליארד שקל שעולה לנו בכיס. הפרויקט של הרכבת הקלה בגוש דן מתעכב כבר חמש שנים, החריגה בתקציב המקורי שלו הגיעה ל-6 מיליארד שקלים. הפרויקט של רכבת קלה נצרת-חיפה - - - שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': למה את אומרת שתל אביב מתעכב?

אלה הנתונים שאנחנו יודעים מבחינת - - - שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': הוא לא מתעכב בכלל. אני לא מדברת על מה שקורה כרגע. << דובר_המשך >> שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': << דובר_המשך

הוא התעכב 30 שנה. , אבל גם התחבורה הוא תחום שהוא יקר, כבד בהון. הפרויקט של הרכבת הקלה נצרת-חיפה מתעכב תקשיב טוב 13 שנה. מטרונית חיפה מיליארד שקלים חריגה מהתקציב המקורי. כשאני מחברת את הפרויקטים הללו: 3.5 מיליארד חריגה, עוד 6 מיליארד חריגה ועוד מיליארד שקלים חריגה, הגענו כבר למעל 11 מיליארד שקלים; ואני בטוחה שאם תחפש עם פנס במשרד שלך אתה תמצא שם הרבה מאוד כסף. זה כסף שעולה לציבור למה? בדיוק מה שאמרת, שמהרגע שמתחילים את התהליך וזוכים במכרז, מגישים את החשבון של כל עיכוב, כל עמוד, למשרד, לממשלה, וכולנו משלמים אותו. בימים שאנחנו בגירעון תקציבי של למעלה מ-15 מיליארד שקלים תחשוב מה היינו יכולים לעשות עם 11 מיליארד שקלים. זאת נקודה שחשוב לי מאוד שתקיים עליה דיון אסטרטגי כי החשב הכללי מנהל את המכרזים האלו ואתה, כשר תחבורה, יכול לתת שם פוש מאוד-מאוד רציני על הכסף הציבורי. זה דבר שהייתי מבקשת שתיתן עליו זרקור, גם בביצוע וגם מה משנים בהתנהלות מעכשיו ולהבא. אני חושבת שזה דבר סופר חשוב ואתה תוכל להגיע בו להישגים אדירים

כשאנחנו יושבים פה על כסף קטן יחסית לחינוך מיוחד, לעוטף עזה, לסבסוד צהרונים, אתה יכול להיות זה שידאג לכך שהכסף הזה לא יגיע אלינו בחריגות.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואחריו חברת הכנסת קרן ברק. דרך אגב, מה שאמרת הוא חשוב. כל הזמן אומרים לי שמוכרחים לעבוד בשבת כי זה יחסוך כסף גירעון של 11 מיליארד מהעבודות בשבת? הרב גפני אמר שמה שאמרתי חשוב אז בכלל קיבלתי הכשר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, הנושא הזה של תחבורה ציבורית הוא באמת נושא חשוב מאוד, במיוחד לשכבות החלשות והאנשים השקופים שלא יכולים לממן רכב פרטי, וכמובן שאני מייצג פה את המגזר הערבי, שברובו הוא מהשכבות האלה. גם אדוני יושב-הראש מייצג שכבות אלה. לכן אנחנו באמת מדגישים וכל הזמן מדברים ומעלים את הנושא הזה של שימוש בתחבורה ציבורית והכנסת התחבורה הציבורית ליישובים הערביים. בכנסת ה-20 אפילו הייתה ועדת משנה לוועדת הכלכלה שעמד בראשה חברינו לשעבר דב חנין, שעשה עבודה מצוינת בעניין הזה של תחבורה ציבורית. גם בתוכנית 922, אדוני השר, יש פרק ותקציבים מיוחדים לנושא הזה של תחבורה ציבורית. אנחנו רואים עכשיו באמת התחלות של הכנסת התחבורה הציבורית ליישובים הערביים אבל יש ישובים שבהם זה עדיין לא נכנס, למשל היישוב שלי,

בצפון, ועוד כ-8 יישובים כאלה. השאלה שלי לכבוד השר היא: האם באמת נוצל כל התקציב של 922 בסעיף הזה של תחבורה ציבורית? ואיפה אנחנו עומדים ביישובים שלא נכנסה אליהם תחבורה ציבורית? אני מנצל את מה שאמר כבוד השר על הנוכחות ושיתוף הפעולה, אני אומר לכבוד השר שבאמת היה לנו שיתוף פעולה עם השר הקודם,

העלינו נושאים ומצאנו אוזן קשבת. אני מעלה פה שוב את הנושא של כביש ריינה-כפר כנא-משהד. גם אם נעשה שם תחבורה ציבורית ויש תחבורה ציבורית מאחר שהכביש הזה פקוק כל שעות היממה, לא רק בשעות מסוימות - - - זה עלה פה. העלינו את זה קודם, בכנסות קודמות. אני מבקש את התערבותך באמת למצוא פתרון. כל שבוע יש הפגנות שם והתושבים כבר סובלים. גם אם נעשה שם תחבורה ציבורית זה לא יעזור כי האוטובוס יתקע בפקק.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק ואחריה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. קודם כל, אני צרכנית של תחבורה ציבורית מאז ומתמיד. אני גם חיפאית אז הרכבת הייתה מאז שאני ילדה כלי תחבורה מאוד משמעותי. היום אני גרה בתל אביב אז אני אולי נחשבת לחברת הכנסת היחידה שבאמת משתמשת ברב-קו של הכנסת ונוסעת המון בתחבורה ציבורית.

בסדר, אמרתי אולי. בתוך העיר תל אביב אתה יכול להתנייד באופניים או באוטובוסים, לכן הנושא הזה ממש חשוב לי ואני מתכוונת הנה אני אומרת להתעסק בו. קודם כל, שאפו על כך שעשית תעדוף גם בלי הרבה תקציבים, שהסטת תקציבים לכאן ולכאן בלי תוספת תקציב. עם כל הביקורת שחטפת וכל הקמפיין שעשו אני חושבת שצריך לעשות כאלה פיילוטים וניסיונות, במיוחד כשאתה לא יכול להוסיף תקציבים. אני חושבת שיש לך פה גב. הוא קיבל תוספות ענקיות. בסדר, אבל יש הרבה מאוד דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן אם אתה צריך עוד כסף ויש הרבה דברים שאתה יכול לעשות אותם עם הסטות ואני חושבת שאת זה הוא עשה וכל הכבוד. השר הקודם באמת השקיע המון-המון כסף בתשתיות,

בכבישים, עשה פה מהפכה. המדינה לא נראית כמו שהיא נראתה. הצפון בכלל. אי אפשר לקחת את זה ממנו. מה שהיה צריך להיעשות אז נעשה. אבל עכשיו הדגש צריך להיות מוסט כמעט אך ורק לתחבורה ציבורית. אנחנו כל הזמן מתעסקים בתחבורה ציבורית, איך היא תיראה, התוכניות מתחילות עכשיו, לוקח המון זמן לבצע אותן שנים רבות, אם לא עשרות ואז אנחנו מגיעים לאחר 10,

30 שנה למצב שתכננו היום, וזה החשש שלי. יש לי תחושה שאנחנו לא מדביקים את הקדמה. מה שאנחנו עושים היום יהיה מוכן עוד 10,

30 שנה, ואז בעצם זה בכלל לא יספק את מה שיהיה עוד 10, 20 ו-30 שנה. כשאתה אומר: אני סוגר עכשיו נתיב אחד באיילון, זה מבורך אני בטח אקלל אותך בהמשך כמי שנוסעת בנתיבי איילון, היום אני מברכת אבל אני מניחה שעוד כמה ימים אני אשמע פחות נחמדה. יצאתי היום ב-08:00 ברכבי הפרטי כדי להיות פה ב-09:30, הגעתי ב-10:00. אז כשהוא אומר שהוא יסגור לי עוד מסילת רכבת אני לא יודעת למה זה יגרום עוד יותר. אז תיסעי עם רם שפע באוטובוס. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אתה הגעת בתחבורה ציבורית מעמק חפר לירושלים באותו זמן שהיא נסעה מתל אביב לירושלים. ספציפית היום, אגב, לקחתי קארפול שיצא ב-05:30. גיליתי שאי אפשר להיכנס רגלית לכנסת לפני 07:30 אבל פתחו לי את השער. אתה עומד גם לייקר את הרכבת? שמעתי שהולכים להכפיל את המחיר מ-20 ל-40 שקלים. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': איפה? אורי מקלב (יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה): בין תל אביב לירושלים.

ודבר נוסף, יש הרבה מאוד רשויות אני חייה בתל אביב שיכולות לקדם הרבה מאוד נושאים של תחבורה ציבורית אם הייתה ניתנת להם האצלת סמכויות של עצמן. אני לא בטוחה שכולם רוצים את זה אבל מי שכבר כן רוצה את זה ויש לו את כוח האדם שיכול לקצר תהליכים אני לא מצליחה להבין למה הפרוצדורה היא שכל דבר חייב להגיע דרך השלטון המרכזי, חודשים על חודשים,

כשזה היה יכול להיפתר בקטן. מה הבעיה להאציל יותר סמכויות? אני מבינה שקשה לשחרר - - - שר התחבורה

אפשר גם לעשות את זה כמו ברישיון לתת לשנה ועוד שנה. כל שנה לחדש את האצלת הסמכויות האלה ואז אתה גם יכול לקחת את זה חזרה אם, חס וחלילה,

זה יקצר הרבה מאוד תהליכים וייטיב עם כולנו.

תודה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואחריו חבר הכנסת מיקי לוי. צהריים טובים. בשביל היושב-ראש אני אגיד שאני שם לרגע את סוגיית השבת בצד, למרות שהיא קריטית. שתי נקודות, אדוני השר: נושא אחד, הנתיבים לתחבורה ציבורית. השר צודק, הם חיוניים ואין ברירה. צריך פה להגיד באמת שהרבה מאתנו, ובטח בדרג מקבלי ההחלטות, אוהבים להתחמק ממנה כשזה בא על חשבון המכונית. אי אפשר גם וגם כי לכבישים אין רוחב אינסופי. בשנים האחרונות, צריך להבין, יש גידול של יותר מ-300,000 כלי רכב בשנה בישראל. אין קצב של סלילת כבישים שיכול לעמוד בגידול כזה. גם אם תעשה אותם בקומות, תלת ומרובעים אין. ברגע שסוללים כבישים זה מזמין ומושך יותר מכוניות והכבישים האלה נסתמים הרבה יותר מהר, גם החדשים. לכן נהגים יצטרכו להבין את זה. הניסיון בעולם הוא חד-משמעי. בהתחלה וזה קורה בהרבה ארצות, אנחנו לא שונים יש הרבה זעם כשסוגרים נתיב לתחבורה ציבורית, אבל אחר כך מבינים. פה אני רוצה לתת דוגמה, אדוני השר, לכך שצריך להאריך את הנתיבים. הנתיב בכניסה לירושלים מתחיל ממש בכניסה לעיר, הוא צריך לפחות להתחיל ממבשרת ציון. מבשרת ציון לא קיבלה תחנה ברכבת לירושלים זו איוולת בעיניי אבל עם זה אין מה לעשות לפחות שיהיה נתיב תחבורה ציבורית ממבשרת לירושלים.

בקטע מסוים ייקחו אותו מהמכוניות אבל תחשבו על 40,000 האנשים ממבשרת שיוצאים כל בוקר לירושלים, אם חלק מהם ייסעו בתחבורה הציבורית העומס בכביש רק ירד, גם אם ניקח קצת מהמכוניות. הנתיבים גם חייבים להיות המשכיים.

הנקודה השנייה שיש לנו אתה קושי מיוחד בארץ והיא נקודה רגישה ביותר היא הטבות הרכב שמאות-אלפי שכירים מקבלים במשכורת. היום יש מצב אבסורדי שאם כשכיר אני רוצה במקום לקבל את הטבת הרכב, ללכת לתיאטרון בכסף הזה ולהשתמש באוטובוס, אני לא אקבל את ההטבה. ההטבה היא רק אם אני אחזיק רכב ואסע בו. זה דבר אבסורדי. המדינה ממש דוחפת אותך להחזיק את הרכב. העלות היא כבירה, וזה לא רק בהטבות הישירות שמקבלים, זה בכך שהכבישים נסתמים וכל מה שאתה מדבר עליו.

אני לא אומר לשלול את הטבת הרכב, אני אומר לתת לאנשים את זכות הבחירה להשתמש ב-3,000-4,000 שקל, שזו ההטבה שבמשכורות מסוימות מגיעים אליה למשל במשכורות שלנו כחברי כנסת לצורך אחר לפי בחירת השכיר ולנסוע בתחבורה ציבורית. אני יודע,

אף אחד לא רוצה לגעת בזה,

מפחדים, יש פה את ההסתדרות והנה אני אומר את זה כאיש שמאל אבל זה בלתי נמנע. יש פה דבר שהוא בלתי נתפס שאתה מחייב אנשים להשתמש ברכב כדי לקבל את ההטבה, אחרת הם פראיירים כי הם לא מקבלים אותה באופן אחר. כל עוד לא נטפל בעניין הזה ואפשר להתחיל,

במגזר הציבורי שאנחנו נמנים עליו כי שם זה ממש מובנה בתוך יסודות השכר אנחנו לא נוכל להתקדם באופן אמיתי כי מדובר במאות-אלפי נהגים שיושבים על הדבר הזה בישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, הבוקר קיים דיון צוות בדיקה מיוחד שמינה יושב-ראש ועדת הכספים לעניין רכש גומלין. אני חייב לציין שרכש הגומלין והצוות לא דן בנישה אחת, שהיא אוטובוסים, אלא במכלול הבעיות של רכש גומלין של מדינת ישראל וזו יריעה מאוד-מאוד-מאוד רחבה. זה לא רק נכון למשרדך, יש לכך השלכות של משרד הביטחון. מדובר בסדרי-גודל של 14 מיליארד שקלים הכנסות, בפריפריה 4 מיליארד, 48,000 עובדים, באמת יריעה מאוד-מאוד רחבה. מישהו כאן אמר, כנראה ממשרדך אני מקווה שאינני טועה שמשרד התחבורה ביקש הכרעה בנושא האוטובוסים. כך נאמר הכרעה. בית המשפט נתן את ההכרעה. אם בית המשפט נתן את ההכרעה ביוזמת משרדך או ביוזמת החשב הכללי מדוע המדינה הולכת ומערערת על ההכרעה שנתן בית המשפט? אם יש הכרעה בואו נתיישר, אם לא אולי נצטרך לתקן את החוק.

תודה רבה. שמוליק גרינברג, סגן ראש העיר בית שמש ואחראי על התחבורה, בבקשה. בהמשך לדבריו של חבר הכנסת מיקי לוי לגבי הדיון שהתקיים הבוקר בנושא רכש גומלין, אנחנו יודעים שהנושא הזה תקוע בבית המשפט, גם שוחחתי עם השר על זה והוא היה אצלנו בבית שמש. אבל כאן מדובר בדבר שאינו נמצא בקיצוץ. יש את הכסף. יש את הכסף למכרז החדש בבית שמש שמתעכב כבר שנתיים, אנחנו לא יודעים מתי יהיו ההכרעות למה אי אפשר לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לתחבורה ציבורית שצריכה שיפור? תודה רבה. דורון עזרא, ההסתדרות. צהריים טובים לכולם. אדוני יושב-ראש הוועדה. אדוני השר, נכון שהתשתיות בעייתיות אבל אני חושב שיש מחסור אדיר בנהגי אוטובוסים. אני חושב שהחברות מגייסות כל דכפין. כל מי שמוכן לבוא ולנהוג הן מוכנות לגייס. יש מחסור אדיר בנושא הזה. אני חושב שמשרד התחבורה חייב בנקודה הזו גם לגעת, למרות שהשר נכנס לעניין הזה של נהגי התחבורה הציבורית. מעבר לנושא הכבישים, ברגע שנהג לא מגיע לתחנות הקצה שלו זה מתעכב. יש היום המון כבישים שהם עם שני נתיבים, נתיב אחד נסגר לטובת רכבת אז יש נתיב אחד. אני חושב שהנושא של הנהגים צריך להיות בראש סדר העדיפויות, לראות איך אפשר לתגבר את הנהגים. לעצם הישיבה פה, אני חושב שגם בנושא התקציבים, בעלי החברות הודיעו לנו כהסתדרות שאם הם לא יקבלו את התקציבים הם יגלגלו את זה על שכר הנהגים. אני חושב שפה צריך לשים לב שבאמת לא יקצצו להם ממה שהבטיחו כי הם מקבלים היום 43 שקלים, ואם עוד יקצצו ויגלגלו את זה על שכר הנהגים זה ייצור עוד יותר תהו ובהו ממה שכבר קיים היום במשק. בעניין הזה אני ניסיתי, ומודה שנכשלתי, לעשות עבודה מועדפת לנהגי אוטובוס. זה יותר חשוב מאשר מתדלקים בתחנות דלק. אני מודה שלא הצלחתי לעשות את זה. זוהי משימה באמת חשובה. זה לא צריך להיות אחד על חשבון השני. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': זה לא יפתור את הבעיה.

גרושים ונהג אוטובוס הולך להיות כל החיים. אבל חלק מהם יישארו. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אני אתייחס תכף לזה.

דוד זוהר, עיריית ירושלים, ממונה על התחבורה, בבקשה. גם כשמראיינים אותי אני אומר ש"ממונה על התחבורה" זה נשמע משהו מאוד מבטיח, כאילו אני יכול לעזור לאנשים בתחבורה. לצערי, בתחבורה ציבורית אני לא יכול לעזור. המנגנון הוא כזה שבאמת כחבר מועצה וכרשות מקומית היכולת להשפיע על התחבורה הציבורית היא מאוד-מאוד מוגבלת. הממונה על התחבורה בעיריית ירושלים זה כמו ראש עיר בעיר קטנה.

סמוטריץ': תדע לך שזה לא נכון בכלל.

אני משתף אותך בתחושתי.

כמשרד שיתוף פעולה פרודוקטיבי מול הרשות המקומית השמיים הם הגבול. זה נכון בתכנון נכון של התחבורה, זה נכון בפריסת מסופים וזה אחר כך מקרין על הנהגים, על עמידה בזמנים, היכולת לנצל נכון יותר את הקילומטראז' שקיים כבר היום לתוך העיר, היכולת למפות את הצרכים והיכולת לקדם תכנון לנתיבי תחבורה ציבורית. זה ממש לא. אני אומר לך שאיפה שהרשות מבינה ואני יכול לתת לך עכשיו אינספור דוגמאות זה רץ במקצבים אחרים לחלוטין. בנושאי תשתית יש שיתופי פעולה מאוד-מאוד טובים והעירייה באמת עובדת בצורה מדהימה. בנושא של תחבורה ציבורית יש לי מורכבות. תושבי ירושלים שבאים אלי ושואלים אותי שאלות, למשל: למה שכונה ברמות שנבנתה, התאכלסה, ואומרים להם: אין לנו איך להביא להם תחבורה ציבורית, רק אם נחתוך אוטובוס אחר בתוך השכונה זה נשמע לי סוג של משפט שלמה. בסופו של דבר זה מה שעשינו, חתכנו אוטובוס אחד ונתנו תחבורה לרחוב הזה על חשבון הקילומטרים ההם. יש לי פה טבלה, אני לא אלאה אתכם ואראה - - - שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': יש נתיב תחבורה ציבורית על כביש 9, מצומת רמות עד הר חוצבים? מכביש 9 לא, זה בשלבי תכנון. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אתה

אתה מבין שזה מאפשר לכל אוטובוס לתת שני סבבים במקום סבב אחד ולהכפיל לך את תוספת השירות בלי עלות של שקל? הרי זה בידיים שלכם כרשות. אנחנו מתקצבים, עכשיו השאלה אם אתם עושים את זה על פני חמש שנים או על פני שנה. זה רק בידיים שלכם. ברור שזה בחשיבות עליונה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': נתתי לך רק דוגמה. לא משנה.

מה שחשוב לי להדגיש הוא שהיום תושבי ירושלים נמצאים במצב שאם בשנת 2018 היה להם "איקס" אלפי קילומטרים על פי רישוי, בשנת 2019 זה ירד. << דובר_המשך >> שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אנשים היום נמצאים במצב של מצוקה אמיתית. הייתי בקשר עם השר והתחלתי להגיד קודם שהלוואי שגם הפקידות במשרד הייתה לומדת מהשר שעונה ומגיב כך, אין מילים - - - << דובר_המשך >> שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני בעצמי לא יודע. כל הידע שלי, כל היכולת שלי לעבוד, הכול מהפקידות.

אבל על דבר אחד נשארנו חלוקים הנושא של בנות סמינרים בירושלים. אני מגדיר אותו "בנות סמינרים", זה נשמע כאילו אנחנו רוצים הסעות תלמידים. אנחנו לא רוצים הסעות תלמידים,

כמו שאמרת לי, החלטת ממשלה, ממומנים על ידי משרד החינוך.

הן בסופו של דבר נוסעות של תחבורה ציבורית. הנוסעות האלה, כמה אלפים במספר, צריכים בסופו של דבר לשנע אותן ממקום למקום. האופציות הן: או שייקח להן שעתיים בבוקר להגיע לבית הספר, כשבזמן הזה בת יכולה לנסוע ללמוד בבאר שבע, או שנמצא להן פתרונות אלטרנטיביים בתוך העיר, שילדה בת 14 יכולה לצאת מהבית בבוקר ולהגיע לבית הספר שלה למרות שהרשות שמה אותה בשכונה מסוימת. אם לא, האלטרנטיבה היא שהן יעמדו בתחנות עצמן, אז מה הרווחת? שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אני אתייחס. התאחדות הסטודנטים, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר וחברות וחברי הכנסת, 200,000 סטודנטיות וסטודנטים במדינת ישראל תלויים בתחבורה ציבורית. כשאני אומר "תלויים" זו לא סתם מילה, זו לא שאלה של נוחות, בסופו של דבר תחבורה ציבורית היא כלי נגישות להשכלה גבוהה. אני חלילה לא מוריד מהצורך ברכבות במרכז, רעננה וכל שאר הדברים, אבל בסוף יש לנו קמפוסים בפריפריה של המדינה נגב,

שאין אליהם הגעה בתחבורה ציבורית מיטבית. במשרד התחבורה בשנים האחרונות יש תוכנית שנקראת "קווי אקדמיה", שהתחילה בתקופה של השר הקודם. זו תוכנית שאפילו התחיל עליה תמרוץ תקציבי, שעדיין לא יושם, שהיא פשוט פעם אחת ולתמיד מסתכלת במבט הוליסטי על כל הקמפוסים ומנסה לרשת אותם יחד ולתת לכל צעיר וצעירה הזדמנות להשכלה גבוהה. זה דבר אחד שברשותך,

אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עליו ולשמוע מה דעתך. נקודה שנייה שאני אשמח שחברנו באריאל ידברו עליה היא סוגיית הביצוע. חשוב לתת את הסובסידיות אבל אחר כך אנחנו רואים שיש קווים שלא מגיעים וגם פה אנחנו צריכים לראות את המקלות מול החברות הפרטיות. הדבר האחרון,

השר ואני שמח שדיברת על כך שאתה נכנס בלי הלחצים וכו', זה באמת שינוי מבורך בתוך המשרד היא הסוגיה של תחבורה שיתופית. עדיין יש אלמנטים בתוך הסוגיה של תחבורה שיתופית במדינה שאפשר לעשות שם עוד איזו קפיצת מדרגה. הובר פול, כל מיני דברים שאני יודע שנמצאים באג'נדה שלכם. כצרכני תחבורה ציבורית צעירים כמובן גם כל נתיבי התחבורה זה באג'נדה שלנו. אנחנו נהיה השותפים הראשונים שיעזרו לדחוף את הדבר הזה. זה חשוב לנו מאוד.

רכז תחבורה באגודת הסטודנטים באריאל. אני כבר שנתיים וחצי נמצא בתפקיד הזה. המכרז שלנו של קווי השומרון לצערי תקוע מזה תקופה ארוכה. יש לנו בקמפוס 15,000 סטודנטים וסטודנטיות שלומדים ולומדות. אני אתן לכם קצת

47% מהסטודנטים שענו על סקר שערכנו ב-2018 משתמשים בתחבורה ציבורית,

- - - איפה אתה גר? בכפר סבא. הצהירו כי יש תדירות נמוכה של אוטובוסים ושעות הפעילות לא תואמות את שעות הלימודים. 51% מהסטודנטים והסטודנטיות אשר ענו על הסקר הצהירו כי אין תחבורה ציבורית נגישה לביתם ו-62% מהסטודנטים והסטודנטיות שענו על הסקר הצהירו כי זמני ההמתנה בתחבורה ציבורית ארוכים מאוד. ברשותכם, אני אעלה ארבע שאלות.

תפיסת השירות היום מצד המפעילות היא שמשרד התחבורה הוא במרכז והוא הלקוח. בתפיסה הזו, כשהמשתמש אינו בקצה, המפעילות לא מוציאות קווי שירות.

חברת "אפיקים" וחברת "אגד תעבורה" לא מוציאות קווים. לפני שבועיים גם היינו בוועדת כספים ויום לפני כן אוטובוס נתקע בכביש 5 במשך חצי שעה. יש קווים שעושים סיבובים והתדירות שלהם גבוהה יותר מאשר הקווים הישירים. קודם כל, להבנתנו החברות הללו לא נקנסות בכלל, מדוע? דבר שני, מדוע משרד התחבורה לא מאפשר לחברות ל"אפיקים" הבנתי שיש 8 אוטובוסים ממוגני ירי חדשים ול"אגד תעבורה" 9 להשתמש בהם בינתיים, כל עוד המכרז תקוע? לא הבנתי את השאלה. אנחנו אישרנו פה את מיגון הניוד כמה פעמים. יש 17 אוטובוסים חדשים - - - מה השאלה שלך? מדוע לא מאפשרים לחברות המפעילות להשתמש בהם? שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אין חיה כזאת. מאיפה אתה מביא את העובדה הזו? שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': תראה לי אוטובוס ממוגן אחד שעומד - - - נמשיך אחרי הדיון ואין בעיה, אני אביא לכם את הנתונים ואשמח לתגובה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': הלוואי.

אם יש אוטובוסים באיזה חניון שאנחנו לא מכירים נפעיל אותם. אתמול היינו מפעילים. זה קצת מצחיק מכיוון שאנחנו השקענו כסף בזה. - - - באריאל,

יש לנו אוטובוסים שמחכים - - - תביא את הנתונים. חשוב לי גם לדעת מכיוון שהשקענו בזה כסף.

נשמח לדעת סוף סוף את מועד התפעול שלו ובאיזו תצורה.

אמיר אסרף, מנהל רשות ארצית לתחבורה ציבורית, בבקשה. לגבי אוטובוסים ממוגני ירי, אם תוכל להעביר נתונים לשר ואלינו. זו נראית לי טעות מכיוון שממוגני ירי עובדים. זה הרבה כסף. חדשים, חדשים מהניילון שלא מאפשרים להשתמש.

אני כן רוצה לומר שלמרות שאני אענה על רוב הדברים זו תמיד דילמה אם אתה עונה התחושה היא שאתה לא מקשיב, אז למרות שיש תשובות לחלק גדול מהדברים עדיין אנחנו מקשיבים ולוקחים

אנחנו יודעים היכן הבחורצ'יק שעלה בתחנת סבידור מרכז ירד ואפשר בצורה יחסית יעילה לנהל את הביקושים האלה. אני רק אומר לכם את האמת, עוד לא קיבלנו את ההחלטה.

ביקשנו עוד שיעורי בית - - - זה מותר לך חוקית? שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אני לא יודע מי הבן אדם, אני לא יודע איך קוראים

אם יש פקקים האוטובוס לא מגיע בזמן אז למה שאני אעניש אותם?

לבוא ולהגיד שעכשיו אני הולך בצורה קטגורית עם ג'י.פי.אס, רואה אם הוא יצא או לא יצא ונותן קנסות זה לא

הגשנו את הערעור הוא לטובתך, לא לרעתך דרשנו, ואני מבקש גם מפה אם מישהו מקשיב לנו, דיון דחוף.

פה הכרעה ושסוף סוף המכרזים האלה ייצאו. דיברה אורית היא יצאה על תהליכים. תראו, זה הזוי. אתם

ברגע שרשות אחת תוקעת לי כל הרשת תקועה. לא עוזר לי שנתתי נתיב

לקחתי חניות, לקחתי נתיב לרכב הפרטי,

רבתי עם תושבים ורבתי עם רשויות ובסוף ראש רשות אחת לא

אני מאוד מקווה שאנחנו משחררים את זה. הבטחתי למיקי, מגיע לו, אני תכף אתן בריף קצר על הנושא המשפטי. הכסף הזה שמור כי הוא בסוף כסף לבסיס כתוספות שירות,

אנחנו צריכים לפצח את האתגר

זה הפתרון הכי נכון כרגע למבשרת. זה אירוע שקורה מהר, בזול, עם הפגיעה המזערית ביותר בנוף. זה לא הרכבל של החרמון, זה

אסביר. חלק גדול מהבעיה בגירעון בשנת 2019 הוא

כשאתה יוצא היום בתוכנית חומש ומאשרים לך כביש, האוצר חושף אותה נניח על

האדום,

הייתי שם לפני שבועיים. נכון לרגע זה אנחנו לא צופים

<< דובר_המשך >> שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': << דובר_המשך >> אני אתך, אמרתי, אני חותם על זה. באופן כתיבת המכרזים, למשל, אתה יכול לגלגל על היזמים קנסות כבדים על עיכובים, לגלגל עליהם סיכונים. יש דרכים, יו"ר הוועדה, להיות פחות אדישים לזה.

לעשות יותר בזול נתתי קודם את הדוגמה של החשמול לעשות

תראו, רב-קו יו"ש דיברת קודם על הנושא באריאל בעזרת-השם ב-1 בינואר

מה שייכנס בישראל הקטנה ייכנס גם ביו"ש,

לא יהיה כפל מבצעים, את זה אני אומר. אי אפשר יהיה לקבל את

היא שכשמתכננים שכונה ופה אנחנו צריכים לשנות את כל התכנון במדינת ישראל מהיום הראשון לא מאפשרים לאוטובוס להיכנס, לא עושים את הכבישים מספיק רחבים. אני כבר לא מדבר על מקום להסתובב בקצה, על איזה קילדסק שאתה יכול לעשות בו סיבוב או על מסוף.

שר התחבורה

מבחינת הקריטריונים של משרד החינוך,

עד שני קילומטרים אתה לא מקבל הסעה. נראה ילד בכיתה א' הולך שני קילומטרים בתוך העיר בגשם,

שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אז זה לא יהיה אצלי, אתה יודע את זה מצוין. אורי מקלב (יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה): זו לא הסעת תלמידים - - - שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אתה יודע מה?

מה זה קשור? כל אוטובוס מסובסד ב-65%. בסוף כל אוטובוס כזה הוא במקום אוטובוס אחר. אדוני השר, אני לא אקיים דיון על זה בוועדה. אני אעשה ישיבה אצלי יחד אתך, נביא את משרדי החינוך והאוצר.

אני בעד לעשות לזה הסדרה. אני רק אומר לכם היום, בכל מקום שבו אפשר להפגין גמישות בלהסיט תחנות, להסיט משאב ולתגבר, אנחנו עושים את זה, זה רק לא יכול להיות מהמקפצה. מילה אחרונה למיקי. מיקי, אני רוצה רגע להסביר את האירוע. היה סכסוך בין היבואנים לבין היצרנים המקומיים האם במכרזים שלנו אנחנו יכולים להעדיף מה שעשינו עד היום רכש מקומי או רכש גומלין. אנחנו מעדיפים את התקנות של ההעדפה, זה יותר נכון. בלי התקנות, כך זה בוצע לאורך השנים. זה התחיל בכלל מסכסוך בין היבואנים לבין הרשפ"ת שבטח היום היו אצלך בדיון על מה מכירים להם ומה לא מכירים להם החליטו שהם הולכים לעתירה לבית משפט ותקעו את המכרזים. בפני בית המשפט עמדו שתי שאלות משפטיות: שאלה ראשונה האם חוק חובת המכרזים בכלל חל על המכרזים האלה? טענת המדינה הייתה שלא כיוון שזה לא מכרז רכש טובין. אנחנו לא רוכשים שום דבר,

זה מודל הפעלה אחר. אם חוק חובת מכרזים חל השאלה השנייה היא האם התקנות חלות. בא בית המשפט, קודם כל תקע את זה שנה וחצי אמרתי כבר שזו שערורייה בעיניי, חוסר אחריות מהמדרגה הראשונה ואחרי זה נתן לי פסק דין: לא להקיא ולא לבלוע. בא בית המשפט ואמר: תראו, חוק חובת המכרזים חל, האם התקנות חלות או לא? לכו תחליטו. אתה יודע מצוין שכל החלטה שלא הייתי מקבל הייתה מותקפת בבית המשפט על ידי אחד הצדדים ועוד פעם היינו נגררים שנתיים. לשאלה האם חוק חובת המכרזים חל או לא יש השלכות רוחב מטורפות בכל משרדי הממשלה. זה לא קשור לאוטובוסים רק. אני לא מתעסק רק באוטובוסים. נכון, אנחנו מתעסקים בכול.

אבל רכש גומלין לא קשור עכשיו רק לחוק חובת מכרזים. צאו מזה רגע. ספציפית עכשיו בית המשפט בנה פה את הקונסטרוקציה בשתי קומות: קומה ראשונה חוק חובת מכרזים,

אם הוא היה כבר מכריע בשתיהן היו השלכות רוחב שמשרד המשפטים ישבור אתן את הראש,

אני יכול לצאת למכרז. כיוון שהוא לא הכריע, הוא נתן לי פסק דין לא להקיא ולא לבלוע, אני לא יודע כרגע להוציא את זה. מה אומרים, בצדק, כל משרדי הממשלה? לבוא ולהגיד שחוק חובת מכרזים חל זה השלכות באינספור התקשרויות היום של המדינה עם גופים חיצוניים, שהמחוקק אגב בתוספת לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים הסמיך את בתי המשפט לפי חוק חובת מכרזים והסמכה להתקשרויות אחרות שלא חסות תחתיו. רק על הנקודה הזאת הוגש ערעור. הוגש ערעור לבית המשפט העליון כדי לקבוע שחוק חובת מכרזים לא חל. אתה יודע מצוין שלמרות שחוק חובת מכרזים לא חל עמדתנו היא שאנחנו מוסמכים על פי חוק להכניס בתוך תנאי המכרז העדפה והכנסנו 30% רכש ישראלי. אם היה חוק הסדרים היינו עושים את זה בחוק וגומרים את האירוע. אדוני השר, אתה מוכן שהנושא של רכש גומלין יחול גם על התקשרות שאינה מכרז? העדפת תוצרת הארץ, לא רכש גומלין. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': לא טוב לך רכש גומלין. טוב לי.

יש 47,000 עובדים - - - שר התחבורה

תעזור לי לדייק אותך. באוטובוסים אתה לא צריך רכש גומלין, אתה צריך העדפת תוצרת ישראלית. מיקי, הוא לא יכול להתחייב לך לדבר כזה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל

הנושא הזה לא יגמר בדיון כזה אקראי בנושא התחבורה הציבורית, יצטרכו להיכנס לפרטים, לכל הדברים האלה. משפט אחרון לדוד זוהר. קיבלת תשובה? אמרתם שיהיה דיון.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': מה הייתה השאלה,

נושא הסמינרים. שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל

אדוני השר, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אני לא יודע איזה מצב פוליטי יהיה כאן בכנסת. דיברתי עם השר אני חושב שאמרתי את זה בקול לא נקיים דיון על הנושא שהעלית אבל אני אעשה ישיבה אצלי. אני אתאם עם השר, נביא את משרד החינוך - - - זה לא קשור למשרד החינוך,

שר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': משרד האוצר טוען שזה כן. נדבר על זה. נטפל בעניין לא בדיון פומבי אלא דיון ענייני,

השר רוצה לפתור את הבעיה. אני חושב שזו הדרך. כבוד השר, אנחנו יכולים לקבל מענה על קווי אקדמיה, 18 מיליון ש"ח, ועל מכרז מוניות השירות?

מוניות השירות הוא בבעיה. אדוני השר, אני מודה לך על הדיון הזה. אני חושב שזה היה דיון חשוב. אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי ששר התחבורה מגיע לדיון בפעם שלישית כבר.

והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ': אני אבוא מתי שצריך,

אני מודה לך על כך. אני מודה לאנשיך במשרד התחבורה, כפי שציינת. אני מודה לכל האנשים שעסקו בזה ולחברים שהשתתפו בדיון. אנחנו נמשיך את הדיון. אני לא יודע אם תהיה שר התחבורה או לא תהיה שר התחבורה, אני רוצה שתהיה שר התחבורה אבל הרצונות שלי עכשיו נתונים במבחן. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.